אני פותח את ישיבת ועדת המשנה של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לעניין חיילים בודדים בשירות ובשחרור. היום ה-7 ביולי 2020, כ"ו בתמוז תש"ף.

היום הוא אופן הטיפול בחובות של מלש"בים וחיילים בודדים. אני מברך את כל מי שנמצא כאן,

את חברת הכנסת מיכל קוטלר שנמצאת אתנו כאן. תודה רבה שהצטרפת. יש 47 משתתפים ב-זום. אני רוצה לנסות לשים את הדברים בפרופורציה, מי חייב למי. יש לנו כאן חייל שמסיבות כאלה ואחרות הפך להיות חייל בודד, אם זה בגלל שהוא הגיע מחוץ לארץ או שהוא מגיע מרקע משפחתי קשה, ובכל זאת והחליט לבוא ולתרום למדינה, ופתאום המדינה באה ואומרת לו,

נכון שאתה תורם לי, אחלה, אבל אתה גם חייב לי. אני לא רוצה שלא צריך לשלם חובות, חייבים לשלם חובות, אבל אני חושב שאנחנו כמדינה חייבים לבוא ולראות איך אנחנו באים לקראת החייל כדי לא להרוס לו את המסלול שהוא התחיל, ובמיוחד אני מדבר על חסרי עורף משפחתי שכנראה מתחילים איזשהו מסלול חדש בחיים שלהם וחובות העבר או חובות ההווה פתאום יכולים להחזיר אותם בחזרה. ניסיתי להמחיש על מה אנחנו מדברים. זה פחות או יותר הכמות של המסמכים שכל חייל ממוצע בודד צריך להתמודד אתה. זאת ארנונה, חוזה טלוויזיה, חשבון חשמל. אני ראה ששום דבר לא השתנה מאז אני הייתי חיילת בודדה ועברו 30 שנים. חוזה סלולר, חוזה שכירות, ועד בית ויש כאן עוד הרבה. אני יודע שבשנים האחרונות כן נעשו תהליכים כדי להקל על החיילים אבל זה כמובן לא מספיק. אני גם יודע שכנראה שבדיון אחד לא נוכל לכסות את כל הבעיות אבל אני חושב שאנחנו חייבים להתחיל את זה מוקדם ככל שיהיה. אני גם אומר לכם שבסופו של דבר כנראה שהדיונים האלה יביאו לשינוי חקיקה קיימת או ליצירת חקיקה כדי שהמדינה הזאת תבין שהחיילים הבודדים הם קודם כל נכס, ושנית, אנחנו כמדינה חייבים להתחשב בהם. קצת נתונים של משרד המשפטים. במהלך ארבע השנים האחרונות נפתחו 1,897 תיקי חיילים, רבע מתוכם היו בכלא. בשנת 2019 פנו 619 חיילים לבקש סיוע משפטי כאשר 66 מהם בענייני חובות. שלומית, תודה רבה לך על ההכנה לישיבה.

לגורמים רלוונטיים צה"ל, ביטוח לאומי, בנק ישראל, משרד המשפטים ומשרד הפנים כדי שנוכל לקבל תשובות. אנחנו חייבים לגלות רגישות ואנחנו חייבים לראות איך אנחנו כולנו ביחד, גם המגזר השלישי, גם הכנסת וגם הממשלה, נרתמים למשימה הזאת כדי לוודא שהחיילים יכולים לשרת בראש שקט כי בסופו של דבר עם מגנים עלינו. נושא מאוד חשוב שניגע בו במהלך הדיון הוא נושא של עיקול כספי החיילים. הבנקים, למרות שקיים החוק, במקרים מסוימים ממשיכים לעקל את הכספים של החיילים וחייל באופן אקטיבי צריך לקחת את החוק, להדפיס אותו, ללכת לבנק ולדבר עם פקיד הבנעק כדי שיסיר את העיקול. זה דבר שלדעתי הוא בלתי מתקבל על הדעת. אני מאוד שמח שגברת עודדה פרץ נמצאת כאן. איגוד הבנקים ב-זום. אני בטוח שהיא תוכל לסייע לנו בסוגי הזאת. כבר עבדנו ביחד עת הייתי מנכ"ל משרד הקליטה ועשינו דברים יפים לטובת העולים ואני בטוח שנעשה גם לטובת החיילים הבודדים. מיכל, יש לך מה לומר? האמת היא שאני אשמח בעיקר לשמוע מגורמי המקצוע. מי שפנה זה גיא והוא כאן. אני רק רוצה לחדד ולומר שבעיני לפעמים נכון להתמקד רק בחיילים הבודדים אבל בקונטקסט הספציפי הזה אני מבקשת מגורמי המקצוע כמובן להתייחס גם לפלח המיוחד שהוא חיילים בודדים וכל מה שנלווה לאתגרים האלה של החיילים הבודדים כפי שכולנו מכירים אותם גב כלכלי וכולי אבל אני מבקשת להנגיש לנו את המידע בצורה שמתייחסת לכלל החיילים כי אני חושבת שכאן לא נכון במקרה הזה להתמקד אך ורק ולבודד את החיילים הבודדים עוד יותר מבדידותם הפיזית. את צודקת אבל צריך לזכור שהמנדט של הוועדה הזאת הוא מנדט מאוד ספציפי שמדבר על חיילים בודדים.

צריך להבין שכל חייל אחר רגיל יש לו איזושהי מעטפת משפחתית,

סיוע כזה או אחר, ואם לא יש מערכות ת"ש שיודעות לסייע לו. כאן אנחנו מדברים על אנשים שהם מנותקי סיוע משפחתי, במיוחד, אם אנחנו כבר נכנסים לפילוח, יש את החבר'ה שהם בוגרי מערכת החינוך החרדית שיוצאים לעולם החדש ויש להם אולי חובות מהעבר או חובות מההווה כי הם עדיין לא יודעים איך להתנהל וגם כך מאוד מאוד קשה להם. אני לא אומר שלא צריך לשלם את הקרן, בטח שצריך לשלם את הקרן אבל השאלה היא מתי, השאלה איך פורסים את התשלומים אבל מה שבטוח זה שאסור

ישלמו ריבית והצמדה על תקופתם בשירות צבאי. גיא, בבקשה. תודה רבה על ההזמנה. אני מאוד שמח להיות כאן ואני חושב שזה חשוב וגם חשוב לה עלות את זה על סדר היום.

מתחבר למה שאמרה חברת

יש נושאים, כשפותרים אותם, יהיה קשה לנתק את הבודדים מכלל אוכלוסיית החיילים וגם חלק מהסוגיות הן סוגיות שבאמת פוגעות בכל החיילים. אני אחדד לגבי בודדים או לא בודדים. בצבא יש הגדרה של בודד ויש הרבה חיילים שנמצאים בתווך. כאלה שהם לפני שהם מוגדרים כחיילים בודדים.

יכול להיות חייל שהוא בתהליך עזיבה של המשפחה שלו, שהוא לא מזוהה במערכת כבודד אבל הוא עדיין זקוק לעזרה ועדיין זקוק ליחס מהותי כאילו הוא כבר חייל בודד. לדוגמה, הייתה לנו חיילת שחזרה הביתה לאימא שלה ואימא שלה פשוט החליפה את כל המנעולים, למעשה זרקה אותה מהבית והפכה אותה להומלסית. כמובן לקח קצת זמן עד שהיא הוגדרה בצבא כבודדה, אבל היא הייתה צריכה סיוע כבר אז, עוד לפני כן. אני אומר שחשוב לשים את זה במסגרת כי יש לפעמים מקרים שהם חשובים. בנוסף לזה. אני אתחיל בנושא של העיקולים. אני לא יודע אם רוצים שאני אתייחס לכל הסוגיות שהעליתי אבל אני מתחיל מנושא העיקולים. אנחנו נתקלים באופן גורף כאשר חיילים פונים אלינו כשיש להם עיקול בבנקים וכמעט 50 אחוזים מהחיילים שפונים אלינו בנושא חובות אומרים שיש להם גם עיקול על חשבון הבנק. בעצם הכספים שהצבא מעביר להם, מה שהצבא קורא לו דמי קיום, לא מגיעים אליהם בסופו של דבר. הם מעוקלים ומועברים לחשבון פיקדונות של עיקולים והרבה פעמים הם מגלים על זה בשלב מאוד מאוד מאוחר כשחוב אחד אולי קטן כבר הפך לכמה חובות כי הכסף הזה שצריך להגיע אליהם, דמי הקיום, חייב להגיע אליהם. יש מקרים בהם הבנק עצמו הוא גם נושה,

הוא מתעדף את עצמו נניח להלוואות שהוא נתן או משהו כזה, ויש מקרים שהבנק הוא בעצם מוציא לפועל או מיישם צווי עיקול שהוא מקבל. במקרים האלה, בשני המקרים האלה, חשוב לייצר איזושהי מדיניות שמאפשרת לחייל את דמי הקיום הבסיסיים שלו. יש חוק?

שאוסר על הבנקים לעקל את הכספים של החיילים. אוסר על העיקול ואוסר גם על העברה. עודדה, את רוצה להתייחס לזה? אני ממש לא מכירה שום מקרה כזה. אני אחראית גם על תלונות הציבור בפיקוח על הבנקים ואף פעם לא נתקלתי בתלונה כזאת. הבנקים בעיקרון מבצעים את החוקים כלשונם. אם יש מצב כזה, אני אשמח לדעת על כך. אני אסביר. אני אומר שבאופן גורף כמעט כל חייל שיש לו עיקול ברמה גורפת, יש לו את הבעיה הזאת עם בנק וצריך אחר לפנות לבנק ולומר,

אני חייל כי הבנקים לא תמיד יודעים מי חייל ומי לא. אולי הבנקים לא יודעים שהוא חייל. בעיני זו בעיה טכנולוגית. אפשר לפתור אותה טכנולוגית. גיא, אני ממש אשמח שנדבר. תפנה אלינו ונעקור את התופעה הזאת מהשורש. רק תראה כמה חשובות הוועדות האלה. זה נראה לי משהו פתיר. אני אשלים את הנושא הזה. הרבה פעמים זה נפתר בלי צורך במעורבות של המפקח על הבנקים. אנחנו מציידים את החייל בחוק, הוא ניגש לבנק ואם הוא מגיע בסופו של דבר למנהל הסניף, שזה מה שמנחים אותו לעשות, זה נפתר. מה שקורה זה שעד שהוא מגיע לסניף, עד שהוא מדבר על המנהל, יש מקרים שהמנהל לא נמצא וכולי. נפתור את זה. זה נראה לי מקרה קלאסי של חוסר סנכרון מערכות. תפקידנו כאן לעשות את זה. גיא, אני מבקש ממך לפנות במכתב רשמי לסגנית המפקחת על הבנקים, כמובן עם העתק לוועדה ואני מבקש ממך, עודדה, להתייחס תוך שבועיים לאירוע ולחדד מול הבנקים את ההנחיות.

ואולי את יודעת האם יש לכם את היכולת לזהות במערכת

אני לא בבנק. את זה תשאל את הבנקים. אני רק אומר שחייל שמקבל שכר ממופ"ת, זה מופיע כשורה. זה אומר שצריך לעשות איזושהי פעולה טכנולוגית. בזה אתם יכולים להנחות את הבנקים, נכון? בוודאי. אני חושבת שהבעיה כאן היא שפתרתם כל מקרה לגופו ואז זה לא הגיע אלינו ולכן לא פתרנו את זה השורש. לכן אנחנו יושבים כאן. אני חושב שהפתרון כאן יהיה קל. גם אני חושבת. גיא, אתה מתחיל את התהליך ואנחנו כאן נסיים אחרי שעודדה תדווח לנו שזה בוצע.

נושאים, נכון?

אני עובר לנושא הבא. על נושא העיקולים דיברנו. נושא של איחוד תיקים הוא נושא שהוא משותף גם לנו וגם לסיוע המשפטי. בעצם השינוי של מנגנון איחוד התיקים בצורה שהפכה אותו פחות רלוונטית למרבית החיילים בגלל תנאים קשיחים שהוחלו בחוק בתיקון שהתבצע בספטמבר 2019. אתה מדבר על תיקון 58. נכון. למי שמטפל בחיילים, זה גזל מאתנו כלי עבודה מאוד מאוד משמעותי לחייל שיש לו ריבוי נושים. תפרט מה המצב הקודם ומה המצב היום. המצב הקודם היה שכמו כל אדם אחר שהיה יכול לבקש איחוד תיקים, היו בוחנים את מצבו הכלכלי והוא יכול היה לומר שהוא יכול לשלם 100 שקלים, 200 שקלים בחודש לכל הנושים שלו ביחד, והיו בוחנים את מצבו. אם אכן כך, היו אומרים בסדר, תשלם 200 שקלים.

המצב הזה לא היה מצב כל כך טוב ולכן גם היה התיקון כי הוא היה נמשך לדיראון עולם, עם ריביות, ואנשים היו "מתמכרים" לתשלום של סכום נמוך כל חודש בלי פתרון סופי. השינוי שנעשה בעצם הגדיר שאתה חייב על פי מדרגות של סכומים, של חובות מצטברים, לפרוע תוך תקופה מסוימת את מלוא החוב ולשלם סכום מינימלי מסוים בכל חודש שהוא שלושה אחוזים מגובה החוב. כך לדוגמה, חייל שיש לו חוב של נניח 20,000 שקלים שזה מצב יחסית שכיח - צריך לשלם 600 שקלים בחודש. כשחייל משתכר, אם הוא לא חייל בודד, 1,600 שקלים, או אם זה חייל בודד שמשתכר כ-4,000 שקלים בחודש פלוס-מינוס, כשהרבה מזה הולך למחיה, 600 שקלים לחודש זה סכום לא קטן ומאוד מאוד קשה לו לעמוד בתנאי הראשוני הזה. גם התנאי השני של התקופה הוא תנאי שלפעמים, אם אתה עכשיו בתקופת השירות הצבאי שלך ואז אתה פונה ומבקש את איחוד התיקים, אתה יכול לא לעמוד בו ואז יכול להיות שיפנו אותך הרשמים לחדלות פירעון שזו תוצאה שאף אחד לא רוצה בה. זה כתם לכל החיים. כן. והאפשרות השנייה היא שיאמרו לך,

אתה לא תקבל איחוד תיקים אבל בוא עכשיו תסדיר פרטנית מול כל נושה ונושה את המצב שלך. כשצריך לדבר עם כל נושה ונושה, יש ביניהם כאלה שהם מסבירי פנים, יש ביניהם כאלה שהם עקשנים, זה נורא תלוי במשרד, זה נורא תלוי ב"לקוח" של המשרד, כי אם זאת חברת ביטוח או בנק הם לפעמים מתנהלים קצת שונה מחברות סלולר. זה עניין של רצון

איגוד הבנקים ב-זום. טיבי רבינוביץ. אני לא מכיר את הבעיה שהועלתה על ידי גיא קודם. אפשר כמובן לבדוק אותה. אני חושב שלא פעם יש מקרה בודד כזה או אחר שיכול להצביע על איזושהי תקלה נקודתית אבל כמובן אפשר לבדוק ולהתייחס לבקשה שלכם. אני לא מכיר אבל זה שאני לא מכיר זה לא אומר שבהכרח לא קיים. אני חושב שאם זאת הייתה תופעה רחבה, הייתי מכיר אבל אני לא מכיר.

אני אסביר לך את הממדים. מספר החיילים הבודדים, הוא לא עשרות אלפים. יכול להיות שהמקרים הם שכיחים בקרב אוכלוסייה ספציפית אבל מבחינת כל חייל וחייל זה מצב של חיים ומוות. אני מסכים. נשמח לבדוק וככל שיש דברים שצריך לחדד, נחדד. השאלה היא טכנית. האם יש לכם במערכת יכולת בכל בנק ובנק לזהות לפי החשבון שמדובר בחייל בשירות סדיר. אני לא יודע.

לפי דעתי שם נקודת המפתח.

תודה.

מרכזת ארצית את הטיפול בחיילים בסיוע המשפטי מאז המיזם שלנו יצא לדרך. לפני שאני מתייחסת לתיקון 58 אני רוצה לומר כמה משפטים על המשמעות של חובות לחייל בצה"ל. זה לא כמו אזרח רגיל. חייל בצה"ל שיש לו חובות, הוא לא באמת מתפנה ב-100 אחוזים לשירות הצבאי שלו, הוא לחוץ לצאת לעבוד, בחור צעיר ואנחנו תכף ניתן לכם דוגמאות מקבל מכתבים מעורכי דין. גם אם זה חוב של 4,000 שקלים שאותי לא מרגש, אנחנו פוגשים בסיוע המשפטי הרבה אנשים חובות, מבחינתו קרס העולם עליו. הוא ממש מפחד. אז הוא מתחיל לערוק כדי לצאת לעבוד. הוא עורק ועורק ומגיע לכלא 4 או לכלא 6. שם הוא לא מקבל משכורת באותה תקופה, וזה אותו חייל שגם כך הגיע ממצב כלכלי קשה אני לא מדברת רק על חיילים בודדים והוא לא מקבל משכורת צבאית.

בינתיים השכירות שלו ממשיכה לתפוח כי המשכיר לא יודע לאן הוא נעלם כי לכלא 4 לוקחים אותך פתאום. אז נוצר מצב שהוא חוזר, החובות תפחו ושוב הוא עורק כדי לעבוד. בפעם השנייה הוא כבר יעלה לוועדת התאמה

אותה ועדה תשחרר אותו מצה"ל מסיבת התנהגות שנקראת לרוב התנהגות רעה וחמורה- אני לא יודעת אם אתם יודעים זאת ואז הכי לא פשוט זה שאותו חייל, גם אם הוא שירת שלוש וחצי שנים ברוטו בצה"ל, נטו שנתיים וחצי כי ה"דפוק" בלשון החיילים לא נספר - הוא יוצא מהצבא בלי שקל אחד של הטבה כלכלית. זאת אומרת, כל מה שמגיע לחייל משוחרר. יוצא שדווקא אותם צעירים שנכנסים לצה"ל מראש בלי עורף כלכלי ומשפחתי, לאו דווקא בודדים, אלה שהכי היינו רוצים שהם יקבלו את הפיקדון, את הכסף הזה כדי ללמוד ולהתפתח, הם אלה שבעצם נפלטים מהצבא אחרי שלוש וחצי שנים ברוטו. אני יכולה לתת שמות של אנשים כאלה.

הנושא הזה היה פעם בוועדת העלייה והקליטה אצל חבר הכנסת נגוסה. אני יכולה להעביר חומר לוועדה בנושא הזה, אם תרצו. אני יכולה להגיד לכם שאני מכירה את החיילים האלה. יש לי חייל אחד לדוגמה - אבל יש לי הרבה חיילים כאלה שיש לו קב"א של טייס. אני אישית הייתי בקצין העיר כי אני ייצגתי אותו בבג"צ. היום הוא עובד בבניין. הוא היה שלוש וחצי שנים ברוטו בצבא, שנתיים וחצי נטו, נפלט בלי שקל אחד.

הוא עוד חייל שבגללו הלכנו לשיתוף פעולה. אנחנו מנסים לאתר את החיילים האלה בזמן השירות, להסביר שלהם שחוב מפרטנר או מכל חברה סלולרית אחרת סתם נתתי את פרטנר כדוגמה וזה יכול להיות סלקום, פלאפון,

זאת לא קריסת העולם. גם יס ו-הוט לצורך העניין. איזה כלים יש לכם? לגבי הכלי. הכלי עכשיו הוא מאוד מאוד בעייתי.

עד לפני תיקון 58,

היינו מגישים לו בקשה בהוצאה לפועל, מבקשים 50 שקלים. אם יהיה לו פנאי הוא יסיים את השירות הצבאי וברגע שהוא יסיים, מחכים לו 12,000 שקלים שהוא מקבל ביד ואתם הוא מתחיל להסתדר עם הנושים. אנחנו בגישה שחובות צריך לשלם, אנחנו בעד הסדרי חוב ולא רוצים שהחייל יוכתם. אנחנו בשיתוף פעולה הדוק עם הפיקוח על הבנקים ועם חברות הסלולר. אם הוא משלם 50 שקלים במשך שנתיים, מסיים שירות, מקבל 12,500 שקלים, מציעים לנושים בדרך כלל אלה חברות הסלולר והבנקים ואפילו הוא מקבל מענק שגם בחלק ממנו הוא יכול להשתמש היום לחובות והבחור הזה,

אין לו את חוק נתוני אשראי על הראש באותה צורה של חדלות פירעון, הוא גם משלם וכולם יוצאים מנצחים. מה הבעיה. תיקון 58 שבא לטפל באיזושהי בעיה שהיא מובנת לגמרי לא שם לב שנוצר מצב שלגבי חיילים אני מדברת כרגע על חיילים אבל הוא יוצר בעיות אחרות שבעצם הוא מחייב אותם לפרוס את החוב במינימום שלוש שנים. לי יש חיילים עם 60,000 חובות ואני מתאבדת על הסדרי חוב כי אני חושבת שלא נכון להם ללכת לחדלות פירעון בגלל שעכשיו הצבא לקח אותם לשרת בצה"ל ותזרימית הם לא יכולים לעבוד. בחוץ בחור צעיר, לא נשוי,

מרוויח 6,000 שקלים, שישלם את החובות שלו. זה לא הגיוני לנו כחברה לשלוח אותם לחדלות פירעון.

היום אין לי איך להציע תשלום מינימלי ואז אני לכאורה חייבת לשלוח אותו לחדלות פירעון או להתחנן לכל מיני חברות שאין לי איך לקבל את ההסכמה שלהן. אני לא מדברת על חברות שיש לי שיתוף פעולה אתן. כרגע הכלי הזה נמנע מאתנו. יוצא מצב שמצד אחד המדינה לוקחת אותו לשרת בצבא, נותנת לו משכורת כלשהי מינימלית ומחייבת אותו בשירות. אנחנו כחברה רוצים שהם ישלימו שירות תקין וגם יתגייסו לצה"ל על כל המשמעויות החיוביות.

אותה מדינה יצרה תיקון בחוק ההוצאה לפועל שלא מאפשר לו לשלם סכום בסיסי קטן לתקופת השירות שלו.

אני מציעה לאפשר לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת. לא ניתן שם שיקול דעת לרשם. במסגרת שיקול הדעת לרשם להאריך את תקופות הפריסה, אני מציעה שבדברי ההסבר לחוק ייכתב במפורש דוגמה של חיילים צעירים בתחילת דרכם, מלש"בים ואפילו חייל משוחרר כמה שנים מהשחרור. יש לי היום דוגמה של חייל שאנחנו כל היום מתעסקות בו, חייל משוחרר, בודד לשעבר, עם חובות של 70,000 שקלים ואנחנו באמת חושבים שבהסדרי חוב הוא יצליח לסיים את החובות עם ליווי של כל התכניות המקבילות שיש ופורום חיילים בודדים מלווה אותו, ואנחנו היום במצב שפשוט לא תהיה לי ברירה אלא לשלוח אותו לחדלות פירעון.

שוב חוזרים לבנקים. אל"מ גלית גולן כאן?

שלום לכולם. אני מבין שיש לך התייחסות לנושא של זיהוי חשבונות של החיילים בבנקים.

כל בנק יודע שמדובר בחייל כי המשכורת היא משכורת צבאית ויש סימול טכני שאומר שהכסף מגיע מצה"ל ולכן אין בנק שלא מכיר שחייל שיש לו מספר חשבון בבנק, הוא חייל. לכן לדעתי הבעיה כאן היא באכיפה. ברגע שמגיע עיקול, האם מסתכלים, האם בודקים קודם כל בבנק שמדובר בחייל ואז מממשים את החוק ולא בכך שיש לנו חשבון שהוא לא מזוהה כחייל. ההסתייגות השנייה. אם לחייל יש מספר חשבונות בנק והשכר הצבאי נקלט בחשבון אחד והחוב הוא בחשבון אחר, אז יכולה להיווצר בעיה כזאת. לי במופ"ת יש את כל אינפורמציה. אין חייל חובה שאין לו מספר חשבון והוא לא מקבל את המשכורת ואת הסימון. נשמח לשתף פעולה בכל מהלך טכנולוגי-טכני שנדרש, נתונים וכולי. למי יש את כל המידע? לכם? לי במופ"ת.

לך יש את כל המידע על כל חייל, איזה חשבונות בנק יש לו?

בכובע השני שלי אני גם אחראית על תשלום השכר בצה"ל כולל חיילי חובה ולכן כל האינפורמציה נמצאת אצלי. זאת אומרת, את אומרת שאת יכולה להעביר את המידע לכל בנק ובנק לפי תעודות זהות של חיילים. אנחנו עושים את זה. שיסמנו את החשבונות כחשבונות של חיילים סדירים, נכון? וגם את החשבונות שאינם החשבונות אליהם מתקבלת המשכורת.

יכול להיות שיש חיילים עם מספר חשבונות בנק. המשכורת הצבאית נכנסת בערוץ אחד והחוב נמצא בערוץ אחר ואז באמת אין סימול. אני מציע שקודם כל תהיה פנייה מרוכזת של גיא כשאתה פונה לעודדה פרץ, סגנית המפקחת על הבנקים, מכתב את גלית ואותנו, את הוועדה. אני מבין שיש הרבה דברים שאת צריכה לבדוק, עודדה. תבדקי את הנושאים. אם את צריכה סיוע של גלית, היא כרגע אמרה שהיא תסייע לך. אני מצפה לקבל מכם תשובה תוך שבועיים האם יש עדיין בעיות או שהדברים הוסדרו ואיך הוסדרו. אין ספק שכפי שעשינו אז עם העולים החדשים, פתיחת חשבונות, הייתה פנייה לבנקים,

פעם שלישית זה נקלט ואני מקווה שהיום זה עובד טוב ואני חושב שבתיאום כזה פשוט אנחנו יכולים לפתור כאן בעיה של אלפי חיילים. במידה ונראה שזה לא עובד, נצטרך ללכת למקומות אחרים אבל אני לא חושב שצריך כי בסך הכול יש כאן רצון לשתף פעולה ורצון לסייע. יש לי שאלה נלווית, לאחר פתרון הבעיה, לכאורה מה שנראה כבעיה טכנית, גם לשם הידיעה של עצמי וגם בכלל, האם לחיילים האלה במיוחד, כפי שאתם מתארים אותם, מוענק איזשהו קורס בניהול פיננסי, בכלים פיננסים שהם זקוקים להם יותר מכולם, שהצבא הוא דווקא הזדמנות לייצר. אני בעצם לא יודעת את מי אני שואלת את השאלה, אני לא יודעת מי נמצא בקו שיכול לענות לשאלה הזאת, אבל יש כאן איזושהי הזדמנות נוספת שאם נזהה אותה, גם נמנע את המקרים. שאלת משנה לשאלה הזאת. כיצד והאם מונגש להם הידע שיש להם זכאות לסיוע משפטי. הרבה פעמים אם הם יפנו בעוד מועד או ברגע הראשון שמסתמנת בעיה, לא יתגלגלו כל החובות. אם נפתור את הבעיה, מה טוב.

קודם כל אני שואלת לגבי הנושא הפיננסי, והדבר השני הוא ההנגשה של קיומו של סיוע משפטי. לעניין החינוך הפיננסי נמצא אתנו איילון בנימין מהפיקוח על הבנקים שהוא אחראי.

דיברנו על הבנקים, דיברנו על איחוד תיקים. גיא, תמשיך. תודה. היושב ראש נגע בנושא של ריבית פיגורים בהוצאה לפועל. אדוני קרא לזה ריבית והצמדה אבל זה משהו אחר. ריבית פיגורים זו בעצם ריבית עונשית שהמטרה שלה היא לאלץ בן אדם ללכת לעבוד, ללכת לעשות מה שהוא יכול כדי לסגור את החוב כמה שיותר מהר. כאשר זאת ריבית ענישתית, אין לה שום מקום כשהיא באה במגע עם חיילים כי בסופו של דבר מדובר במי שלא בהכרח יכול לעבוד וגם אם הוא יכול לעבוד, כושר ההשתכרות שלו הוא מאוד מאוד נמוך. לכן זה איזשהו משהו שרציתי להעלות אותו על סדר היום. זה נכון לכל החיילים. אני פונה לסיוע המשפטי. אתם מכירים אוכלוסיות כלשהו שמוחרגות מריבית ענישתית?

אין דבר כזה. אבל כן הייתה פעם הצעה.

אני לא זוכרת היכן בדיוק,

גיא, אתה מכיר את זה. הייתה יוזמה שאני מכיר מהצבא שהייתה להקפיא את כל נושא הגבייה, אבל אני לא בטוח שזה נכון. זה בסוף ירד. זה נכון שהריבית כאן לא יכולה לתמרץ את החייל. היא רק יכולה לתמרץ אותו לערוק מצה"ל וללכת לעבוד. אנחנו לא מעוניינים בזה. זה גם משמש קלף מיקוח של נושים.

יש נושים שאומרים שאתה לא תשלם,

במיוחד ששווה להם להמתין. אחר כך הם שמים יד על מה שהוא מקבל בשחרור.

זה בחור צעיר, הם יקבלו את הכסף עם כל הריבית. מבחינתם זאת אחלה קופת חסכון.

אני כן רוצה להגיד שלא ישתמע, שאנחנו בשיתוף פעולה מול הסלולר והבנקים ואנחנו מגיעים להסדרי חוב מאוד מיטיבים לחיילים וחשוב לי להגיד את זה. הם בדיון כאן והם שומעים וגם תהיה להם זכות דיבור. מבחינתי הנושא הבא זה הנושא של ביטוח לאומי. ממש בקצרה. אני קודם כל חייב לומר מראש שאנחנו פנינו בנושא לביטוח לאומי בשנה שעברה וקיבלנו מהם שיתוף פעולה ובאמת חיבוק. חשוב לי לשים את זה על השולחן. פנינו אליהם בנושא של חיילים שיש להם חובות עם הגיוס, הרבה פעמים זה קורה לחיילים בודדים, ואלה בעצם חובות על דמי ביטוח לאומי שהם צברו בזמן שהם היו במסלול עתודה לדוגמה, עתודה טכנולוגית, או מסלול של ישיבה או משהו כזה. אז מה שקורה זה שהפטור שהחוק מקנה היום, הוא פטור למי שהתגייס לפני גיל 21. הרבה פעמים המסגרות החינוכיות האלה שהן מוכרות לצה"ל כלומר, החיילים האלה הם ברשות נמצאים במסגרות האלה הן לא מסונכרנות עם יום ההולדת, הן לא מסונכרנות בהכרח עם שנת הלימודים ואז נוצרת סיטואציה שחייל מתגייס לפי מה שאמרו לו להתגייס,

לפי סוף שנת הלימודים שלו ואז, בגלל שהוא קצת עבר בכמה חודשים את גיל 21, פתאום יש לו חוב מגיל 18 רטרואקטיבי של דמי ביטוח לאומי. זה מגיל 18?

זה מגיל 18. אם הוא מתגייס, זה מגיל 18. זה לא חוב יחסי. יוצא שלמשל ראינו את זה הרבה אצל חבר'ה שלמדו בישיבות, שהם ממש מתגייסים לצה"ל עם חובות של אלפי שקלים כנקודת מוצא. הרבה פעמים אלה חובות שעם פנייה נכונה, הם באמת קיבלו מענה וקיבלו פטור. הבעיה הרבה פעמים היא שחבר'ה כאלה שהם חיילים בודדים, אין להם כתובת מסודרת ולכן הם לא מקבלים התראות כמו שצריך. ביטוח לאומי לא התחברו ל-זום. אני בודקת למה. מה שבעצם קרה זה שפנינו אליהם והסברנו להם את זה. הייתה לנו פגישה עם כל ראשי אגפי הגבייה הארציים. הם אמרו שהם יעשו מה שהם יכולים כדי להקל את התהליך עבור החיילים, כדי לאתר אותם טוב יותר, ואגב, הם גם הרחיבו את המדיניות כך שהם מחילים את הפטור במקרים מסוימים גם עד גיל 22 ולא עד

חשוב לי לציין את זה כי זה באמת היה בזמן שיא. פניתי ותוך שבועיים הייתה לי פגישה ובאותה פגישה,

היה כבר סיכום. במאמר מוסגר אני אומר לך שלהבדיל מהרבה מאוד מערכות ממשלתיות, דווקא במשבר הזה של הקורונה אנחנו רואים עד כמה ביטוח לאומי מתפקד בצורה מדהימה. אני מסכים. אני רואה את זה בוועדת הכספים. פשוט מתחייבים על תאריכים ועומדים בהם. הם היחידים פחות או יותר.

היה לי חשוב לשים את זה כי זה באמת שאפו גדול, כי זה לא טריביאלי שבמגזר הציבורי תוך שבועיים יש כבר הישג אחרי פנייה. אני חושב שזה נכון לקבע את המדיניות הזו שהם החילו, שזה עד גיל 22, אני חושב שזה נכון לקבע אותה בתקנה, שם המקור החוקי, אבל אני חושב שזה נכון גם קצת לשכלל את זה ובעצם להתייחס לזה שזה צריך להיות מוצמד לאיזושהי מסגרת חינוכית לימודית שהיא לאו דווקא תהיה תלויה בגיל. ברגע שאתה הולך לגיל 22, פתאום יהיה לך אחד שהוא בן 22 וחודש. היו לנו מקרים כאלה. מישהו שהוא עולה חדש,

הלך לעתודה טכנולוגית ובגלל שהוא היה עולה חדש הוא נשאר שנה ביסודי או משהו כזה כדי לפצות על הפער והוא באמת התגייס אחרי גיל 22. אגב, פנינו לביטוח לאומי והוא קיבל פטור. הוא היה צריך לפנות אליך כדי שאתה תטפל בזה.

למה שלא נעשה את זה הרבה יותר פשוט? גלית גולן, את אתנו? יש לי הצעה. אני בטוח שביטוח לאומי יסכים. נדבר עם מנכ"ל הביטוח הלאומי ובטוח הוא יסכים. האם יכול להיות מצב שצה"ל מעביר לביטוח לאומי את השמות של כל המתגייסים ואז בעצם ביטוח לאומי מסדיר את החוב על פי הנתונים, בעצם מבטל את החוב על פי הנתונים שצה"ל שולח? אני אבדוק את זה. נראה לי פתיר. בסדר גמור. נקבל תשובות מגלית. אני בטוח שיהיה פתרון כי זה נראה לי טכנולוגית מאוד פשוט. מעבירים את הנתונים ונגמר הסיפור. החייל בכלל לא יודע שהיה לו חוב. נעלה גם את ביטוח לאומי ונראה מה הם אומרים על זה. ביטוח לאומי לא דורש מהם כלום. הנושאים הנוספים אליהם התייחסתי. נושא של אגרות בית משפט לחיילים שצריכים למצות זכויות. בית משפט לעניין החובות או בכלל? גם חובות. זה רלוונטי לכל. הרבה פעמים בחובות, למשל אתה רוצה להתנגד לחוב, לומר שזה לא החוב שלך ולהפנות בהודעת צד ג' למישהו אחר. כדי להגיש הודעת צד ג' צריך לשלם אגרה. מי שמיוצג דרך הסיוע המשפטי, מקבל פטור מלא מאגרות כמו כל מי שמיוצג דרך הסיוע המשפטי.

יש מקרים שבהם חיילים בהתחלה מייצגים את עצמם. לפעמים זה פשוט המפלט הראשון שלהם. לפעמים יש מקרים שחיילים מיוצגים על ידי עמותות שהן לא הסיוע המשפטי או על ידי קרובי משפחה,

ואז הם צריכים לשלם אגרה. למחה אתם לא מפנים ישירות לסיוע המשפטי כדי שלא ישלמו אגרה? יש מקרים בהם האוכלוסיות לאו דווקא זכאיות ואני אתן דוגמה. יש חיילים בודדים שלמשל פונים אלינו שיש להם הרבה מאוד כסף בעובר ושב. יש להם עשרות אלפי שקלים לפעמים. הרבה עולים הם כאלה. לפעמים חיילים כאלה לאו דווקא יהיו זכאים לשירות מהסיוע המשפטיט.

מה הקריטריונים שלכם. אנחנו בוחנים זכאות כלכלית לפי חוק הסיוע המשפט והתקנות. גם חייל נבדק. הוא נבדק כשלעצמו ולא כסמוך על שולחן הוריו. חייל שבמקרה יש לו חסכון של 50,000 שקלים, אכן לא יהיה זכאי לסיוע המשפטי. מצד אחד אומרים שיש לו כסף ושילך לייצוג עצמי. למה הוא צריך לבזבז את הכסף שלו על ייצוג פרטי?

אלה גם עולים חדשים שהרבה פעמים גם אם יש להם 20,000, 30,000 שקלים בצד, למה שיוציאו אותם? מאחר ונגעת בעולים, אפשר להעלות את משרד הקליטה? בינתיים אני אמשיך. אנחנו פנינו נושא למשרד המשפטים. יש למשל את האגרה ש"מעצבנת" את כל עורכי הדין של ה-35 שקלים שאושרה לפני כמה שנים. האגרה הזאת, לדוגמה, מישהו שהוא משרת מילואים, שרוצה לדחות דיון, הוא פטור מלשלם אותה אבל חייל בשירות חובה לא מופיע שם. זה נראה לי לא נכון. זה משהו שהוא בסמכות שר המשפטים לתקן בתקנה. זאת אפילו לא חקיקה ראשית. אני אפילו אתמוך בעניין שלך ואני אציין שאפילו בסיוע המשפטי עצמו חייל פטור מאגרת סיוע משפטי.

אלה חלק מהטיעונים שלנו בפנייה. מאז הלכנו למערכות בחירות וזה לא התקדם. יש אוכלוסיות שזכאיות להבטחת הכנסה - לפי תקנות בתי הדין לעבודה הן פטורות מאגרות בית הדין. חיילים, על פי חוק, לא יכולים לבקש הבטחת הכנסה. בעצם נוצרת כאן איזושהי אנומליה שאני חושב שבקלות אפשר לפתור אותה. הנושא עלה בצורה יותר משמעותית בעת משבר הקורונה? לא חושב. זה טריקי כי עכשיו הרבה חיילים הם בהסגר והם בכלל לא יכולים לפנות בגלל הקורונה. יותר מזה, הפסיקו לנו בתקופה האחרונה,

את הכניסה לכלא 4. במשך שלוש ומשהו שנים אנחנו מגיעים לכלא 4 באופן תדיר.

על פי נתון שאפשר לראות ב-גוגל או אפילו בדוח הכנסת, כשני שליש מהחיילים כלואים עם רקע מצב כלכלי קשה. זאת אומרת, יש קשר ענק, כמו שאמרתי קודם,

בין עריקות לבין חובות. עכשיו ספציפית אין לנו פניות מכלא 4. אנחנו בשיתוף פעולה עם מפקד הכלא מנסים לעשות את זה בווידאו וזה בדרך כזאת. את רוצה שבינתיים אני אענה לך על ההנגשה? אני אשמח. לפני שאנחנו עוברים להנגשה, אני רוצה להבין דבר אחד. האם נושא של אגרות משפטיות, יש משהו שהוא בחקיקה ראשית או שהכול נמצא בתקנות של משרד המשפטים.

תקנות בית המשפט (אגרות), תקנות בית הדין לעבודה (אגרות). לצורך העניין, שר המשפטים מוסמך לפתור את זה.

אני מציע שתעביר לוועדה את כל סט האגרות שאנחנו חושבים שחיילים צריכים להיות פטורים מהן ואנחנו נעביר את זה דרך מיכל

ננצל את הקשרים של מפלגת כחול לבן. נעביר דרך הוועדה. אני צוחק. ברור שדרך הוועדה. הפרוטוקול לא מבין צחוק. בסדר. זה לא היה לפרוטוקול. עכשיו אני אומר לפרוטוקול שהוועדה תפנה למשרד המשפטים, לשר המשפטים, על מנת שיתקן את התקנות ואנחנו נבקש ממיכל זה לא לפרוטוקול לדבר בטלפון עם שר המשפטים. אני מודה לך על הדבר הזה שהוא כל כך חשוב.

בינתיים אנחנו רק מצהירים שאנחנו רוצים לפתור.

חשוב לי שנעלה את חברת החשמל, את תאגידי המים,

כן, אבל קודם נדבר על הבעיות. נמפה את הבעיות. אני חושב שאנחנו מתקדמים מאוד יפה. יש כאן עוד איזושהי סוגיה טכנית קטנה מול ביטוח לאומי שהיא דווקא כן יותר רלוונטית לחיילים בודדים. עם ביטוח לאומי יש לי בעיה, הם לא ב-זום. חשוב שהם יעלו. זה משהו טכני. יש את החיסכון לכל ילד שהתחילו בו לפני כמה שנים. על פי המודל כרגע, אדם לפני גיל 21 חייב את האישור של ההורים שלו כדי לשחרר את הכספים האלה. הוא צריך את החתימה של ההורים. חייל בודד למשל, שמגיל 18 נמצא בנתק מההורים שלו, לא יכול למשוך את הכסף הזה. הרבה פעמים הוא לא יכול לפנות אליהם ולבקש מהם שיחתמו. לפעמים יש שם גם כספים שאפשר להשתמש בהם כדי לכסות חובות או כדי לספק צורכי מחיה שכרגע הם יותר אקוטיים מאשר למשל להמתין לגיל 21, במיוחד אם מדובר על חייל בודד. זה משהו שהוא לגמרי טכני ולדעתי אפשר לקבוע שאם זה חייל בודד שמגיע עם תעודה, לא נדרשת חתימת שני ההורים. במידה והוא מוכר על ידי צה"ל כחייל בודד. כן. פנו אלינו כמה חיילים בנושא הזה. יש לנו את הביטוח הלאומי. רונה אסף, מרכז בכירה, מהביטוח הלאומי. שלום לכולם. עד עכשיו יש לנו שתי שאלות אליך. שאלה ראשונה בנוגע לחיילים שמתגייסים אחרי גיל 21 וכתוצאה מכך הם לא פטורים מתשלום ביטוח לאומי. הדבר הזה הרבה פעמים מייצר חובות סרק לאותם החיילים שמצטברים

קשים. הועלתה כאן הצעה והיא שאתם תקבלו מצה"ל קובץ